אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. אנחנו דנים ברוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום.